התש"ע, 1 לחודש דצמבר 2009 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה לסגן מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קרואטיה בדבר שיתוף פעולה במאבק בפשיעה.

תודה רבה לסגן מזכיר הכנסת. כמדי יום שלישי, אנחנו פותחים בנאומים בני דקה. מי שמבקש להשתתף בנאומים אלה, אנא יצביע. חבר הכנסת זאב בילסקי הוא ראשון הדוברים, ואחריו, חבר הכנסת אופיר אקוניס. אני כבר מוסיף אתכם. חבר

בילסקי, אתה כבר ניצב ועומד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להקדיש את 60 השניות שלי לנושא העלייה למדינת ישראל. אנחנו מדינה שמיום קיומה עלו אליה למעלה מ-3 מיליוני יהודים דרך הסוכנות היהודית. אנחנו עכשיו בשלב שבו מתקשים קצת למשוך אנשים שיבואו לפה לחיות יחד אתנו, אבל אני באמת מקווה שבכוחות משותפים נצליח יחד, ממשלת ישראל, הסוכנות היהודית וכל הגופים הציוניים, לבוא למדינות עם קהילה ציונית נפלאה, כמו דרום-אפריקה, ולעודד את היהודים להגיע לישראל, להשתתף בבניינה, ובכך נביא גאולה לציון ולבניין הארץ.

תודה רבה לחבר הכנסת בילסקי. חבר הכנסת אופיר אקוניס, אדוני, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת איתן כבל. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ירושלים לא נקבעה כבירתנו בחוק-יסוד: הכנסת, בחוק-יסוד: נשיא המדינה ובחוק-יסוד: ירושלים בלבד, לא כאשר שחררנו את ירושלים החדשה וגם כאשר לא זכינו לשחרר את ירושלים העתיקה. מתי נקבעה הבירה הזאת? כאשר נכתב לדורי דורות בספר הספרים על מלך צעיר שמלך 40 שנה. שם נאמר על דוד שעם ישראל שר עליו לדורותיו שהוא חי וקיים: בחברון מלך על יהודה שבע שנים ושישה חודשים, ובירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל. אדוני היושב-ראש, כך אמר בבית הזה ראש הממשלה מנחם בגין, זכרו לברכה. לפני שנולדה שבדיה או שנולד האיחוד האירופי היתה בירת ישראל ירושלים, וכך תישאר למרות הרעיונות ההזויים והחצופים של הגורמים בקהילייה הבין-לאומית. ירושלים לא תחולק כמו ששטוקהולם לא תחולק, אוסלו לא תחולק, הלסינקי לא תחולק וקופנהגן לא תחולק.

ירושלים תישאר DC, David's Capital, כמו שוושינגטון תישאר DC, District of Columbia.

תודה לחבר הכנסת אקוניס. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום בקריאה בעיתונים צדה את עיני הידיעה שלפיה סגן שר הבריאות החליט או מתכוון לעשות הפרדה בין נשים לגברים בבתי-החולים הפסיכיאטריים. אני מאוד מפרגן ומאוד מעריך את סגן השר. אני חושב שהוא משתדל באמת לעשות עבודה נאמנה בתפקיד. הוא לקח על עצמו תפקיד לא קל. עם זאת, אלה בדיוק אותם דברים שהם לא הנושאים המרכזיים היום בבריאות במדינת ישראל מצד אחד, אבל מצד שני מייצרים מצב לא נעים במערכת היחסים המתקיימת בין חילונים לדתיים במדינת ישראל. האם אלה הנושאים החשובים באמת שצריך להשקיע בהם את מיטב מרצנו ומיטב כספנו? אני כבר לא נוגע בשאלה של ההפרדה באוטובוסים וכל אותם דברים שמייצרים מצבים מאוד קשים, ובמקום לחבר מייצרים הפרדה. אני פונה מכאן אל סגן השר: יש במערכת הבריאות כל כך הרבה נושאים לעסוק בהם, שיגיע לזה אחרי שנפתור את כל הבעיות במערכת הבריאות.

חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה. אחריו,

מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, ראש הממשלה נתניהו, שיהיה בריא בעזרת השם, עשה מחטף כאשר הביא את ההחלטה על ההקפאה לקבינט. לא מסכים להביא את זה לממשלה כי הוא איננו מתחשב,

בדעתו של השר מרגי ואחרים, לא מביא את זה לכנסת, אדוני היושב-ראש, מה שהיה ראוי שאתה וכולנו נדרוש בהחלטה כל כך דרמטית. אני רוצה להציע לך שבשם הכנסת אכן נדרוש שיהיה דיון עוד השבוע ולא בעוד שניים, שלושה שבועות.

הוא לא פעל לפי מה שהחוק מחייב: לא התייעצות עם המל"ל ולא התייעצות ושימוע לראשי המועצות. הכול מחטף אחד גדול, והכול, כשם שרק הוא יודע להציג, בשם הדמוקרטיה. אז, אדוני היושב-ראש, הגיע שיא חדש לדמוקרטיה: תת-אלוף בצה"ל כותב לשרי ממשלת ישראל שהוא מבקש מהם לתאם אתו את העשייה ביהודה ושומרון. לזה קורא ראש הממשלה: דמוקרטיה במיטבה. אמרו פעם בישראל שיש מקומות שלמדינה יש צבא ובישראל יש צבא שיש לו מדינה. כבר אמרנו שאולמרט כשל, אבל ביבי נכנע.

קודם כול, אושרה, כמובן, הצעה לסדר-היום. אני גם הייתי מייעץ לממשלת ישראל שבנושאים שהם כל כך שנויים במחלוקת, הדבר יובא לדיון ציבורי, ודיון ציבורי הוא בראש ובראשונה דיון בכנסת. אני גם אמרתי זאת היום, כאשר נשאלתי לדעתי. הדבר הזה בהחלט מחייב את הליבון. ההכרעה היא כאן, אבל הדבר מחייב, קודם הכרעה ליבון ודיון. חבר הכנסת נפאע, אדוני,

אחריו, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. סליחה, אני. סליחה. חבר הכנסת גנאים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מדוח שמפרסמת נציבות שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות נחשפים פערים גדולים בינם לבין הממוצע הארצי בקשר להכנסה. הכנסתם של המוגבלים נמוכה בעשרות אחוזים מהממוצע לפי הדוח. 31% מדווחים על בדידות יומיומית, ול-18% אין על מי לסמוך בשעת חירום. מהדוח עולה גם ששיעור המוגבלות בחברה הערבית בישראל כפול מזה שבחברה היהודית. אדוני היושב-ראש, חברה,

נבחנת ביחסה לאוכלוסייה החלשה שבה,

שחושבים את עצמנו לנורמליים ולא מוגבלים, נהיה מוגבלים מנטלית ורגשית אם לא נדאג לשכבה הזאת.

תודה לחבר הכנסת גנאים. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת אורבך. אדוני היושב-ראש, אני שבה מדיון של ועדת המשנה לוועדת הכלכלה למעקב אחרי יישום הפרטת קרקעות המדינה, המכונה הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל.

ובאופן לא מפתיע, הקורבנות הראשונים הם העובדים. מתברר שכדי "לייעל" ו"לשפר" את השירות לציבור,

אמור להגיע בהמוניו למינהל מקרקעי ישראל, ומן הסתם יזדק לעובדים רבים דווקא, האוצר מבקש לפטר 300 עובדים ממינהל מקרקעי ישראל. הוא עושה זאת בכוח, בזרוע נטויה, בניגוד לסעיף בחוק שאנחנו הכנסנו, שמתנה את הקמת הרשות החדשה,

בהסכמה עם העובדים ובהסכם קיבוצי, מוליך אותם שולל בהבטחות כחש ובהצעות לא ריאליות, ומחכה כנראה או שהפריץ ימות או שהכלב ימות והרפורמה תיושם בלי להגיע להסדר עם העובדים. כשבסופו של המהלך, 300 עובדים, שממילא משתכרים מעט מאוד, ימצאו את עצמם מפוטרים ובלא עבודה חלופית. מדובר באנשים כבני 50 שלצערי לא ימצאו עבודה בשום מקום אחר. אני מבקשת מכולנו לעקוב היטב היטב אחרי יישום הרפורמה הנואלת הזאת כשלעצמה, לבל ייפגע ולו עובד אחד. תודה רבה. חבר הכנסת אורי אורבך, ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, היום יצוין בכנסת היום הבין-לאומי לאנשים עם מוגבלות. בטקס שנערך לפני כמה דקות הוענקו תעודות הוקרה לעמיתינו לשעבר חברי הכנסת שאול יהלום, תמר גוז'נסקי ורן כהן, וצוינה הפעילות המתמשכת שלהם למען אנשים עם מוגבלות. האמת היא שכחבר כנסת חדש אתה מביט באנשים שהיו פה, חלקם הרבה שנים וחלקם פחות, ואתה רואה שאפשר להטביע פה חותם אם מתמקדים בנושא מסוים, ולמרות ההבדלים בדעות, בין ימין ושמאל ובין קומוניסטים לשאינם קומוניסטים, כשיש מטרה אחת חשובה ראוי להתאחד, ואני מאחל לכנסת הזאת שתדע להמשיך את פועלם של אנשים אלו, חברי הבית הזה, באותה עוצמה למטרות חשובות ומשותפות. בהחלט צריך לציין את שלושת חברי הכנסת לשעבר על פעילותם, ויש עוד רבים הנמצאים יחד אתנו שפעלו רבות למען אנשים עם מוגבלות, אבל תרומתם לחברה יכולה להיות מועילה וטובה כמו כל אדם אחר, פיקח או שיכול ללכת על שתי רגליו, ואנחנו רואים זאת גם בכנסת עצמה, חברי כנסת מעולים ומצוינים. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת יעקב כץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מטרת יום הנכה הבין-לאומי להעלות את המודעות לנגישות לנכים, לקדם חקיקה והבנה של מצבם של אנשים עם מוגבלות. אני רוצה לאחל לכולנו שיבוא יום ולא יהיה יותר צורך בימים מיוחדים עבור אנשים עם מוגבלות. כל אחד מאתנו בעל כושר גופני ויכולת גופנית שונה, ובמידה מסוימת כולנו מוגבלים, בדרך זו או אחרת. אני רוצה להאמין שיבוא יום וכתוביות בכל תוכניות הטלוויזיה יהיו דבר שבשגרה, נגישות מלאה תהיה לא רק למשרדי הממשלה, אלא תוסדר לבנייני מגורים ובכל מקום כך שהדבר יהיה מובן מאליו עבור כולנו. אולם עד אז מצפה לכולנו מלאכה רבה, ואני מקווה לתרום למאבק המשותף את חלקי. על כן יזמתי הצעת חוק שאמורה לעלות בקרוב להצבעה טרומית, הסדרת מתקני זמזומים לעיוורים ולכבדי ראייה בצמתים. אני סמוך ובטוח שיש בהצעה זו כדי לסייע לחלק ניכר באוכלוסייה לחצות בבטחה את הכביש.

תודה רבה. חבר הכנסת כץ, ואחריו, חבר הכנסת נפאע. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי חברי הכנסת, אני לא יודע אם שמעתם, אבל בצרפת יש זעזוע, בכל העולם הדמוקרטי, ממשלת צרפת החליטה שבאזור פריס יהודים לא יוכלו לבנות. כרגע יצאו אלפי פקחים והדביקו הוראות על כל הבתים היהודיים בפריס, שיהודים לא רשאים לבנות. כותרות ענק בכל העיתונים, ממשלת ישראל מתכנסת על מהלך אנטישמי בצרפת אחרי 60 שנה, שאיבדנו שם 6 מיליוני יהודים. אני רוצה שנדון על הדבר הזה, שהיום בצרפת הודבקו פתקים על כל בתי היהודים שרק משום שהם יהודים אסור להם לבנות. מותר להשתמש גם במטאפורות, כל עוד הן לא פוגעות באחרים. בבקשה, חבר הכנסת נפאע. כבודו, תודה, עמיתי חברי הכנסת, ב-23 בנובמבר פורסם ב"ידיעות אחרונות" מאמר שקשה היה להאמין לתוכנו, שראש ההתנחלות אלפי-מנשה החליט לנתק את הכפר ערב-א-רמדין, שבקרבת מקום, אשר מקבל את מי השתייה שלו מהכפר, כי חמור של תושבי הכפר,

גרם לתאונת דרכים בג'יפ שנהגה בו בתו של ראש המועצה. כאמור, הוא לא הכחיש את הדברים האלה, וענה ל"ידיעות אחרונות": עליהם להבין את חומרת העניין ולשאת באחריות. אנו עוזרים להם אף שאין זו חובתנו, ומספקים להם מים. על זה נאמר, במקורות שלנו לפחות, "ממשל קראקוש", "חוכום קראקוש".

חברת הכנסת לוי אבקסיס, ואחריה, חבר הכנסת בן-ארי. היום אנחנו מציינים בכנסת ובכלל את היום הבין-לאומי לאנשים עם מוגבלות. יש נכויות שאפשר למנוע, ויש נכויות שאפשר למנוע בצורה פשוטה ובלי עלויות של כסף, פשוט בהסברה. היום בשדולה למען ילדים ובני-נוער בסיכון ערכנו כנס שחשף אותי בפעם הראשונה לתסמונת התינוק המטולטל, או התינוק המנוער. זו תופעה שמסתבר

אולם הציבור הישראלי כמעט שאינו מכיר או יודע עליה פרטים. מסקר של המועצה לשלום הילד שנעשה במרס השנה מסתבר כי רוב האנשים לא יודעים שאפשר למות מזה. אנחנו מדברים על כך שראשו של התינוק גדול בהשוואה לשאר הגוף, שרירי הצוואר שלו חלשים וכמעט שלא קיימים, וכשמטלטלים תינוק בחוזקה ראשו נע במהירות קדימה ואחורה. המוח וכלי הדם נחבטים בדופן הגולגולת ועלולים להיגרם נזקים מוחיים ושטפי דם פנימיים. זה עלול לגרום ללקות למידה במקרה הקל,

לנזק מוחי ואפילו למוות.

גם בתור אזרחים ונציגי האזרחים, להביא למודעות, ולכך שהדברים ייעשו בצורה כזאת שהן בבתי-חולים, הן בטיפות-חלב, הן במוסדות כאלו ואחרים, בעיקר אצל המטפלות, כי לא תמיד אנחנו ההורים יכולים להיות שם, שיבינו שטלטול של ילד, גם כשהבכי שלו נורא מעצבן, באמצע הלילה, עלול לגרום לנזק, ולנזק ארוך טווח.

חבר הכנסת בן-ארי, ואחריו, חברת הכנסת זוארץ. אחריה, אני חוזר לרשימה, חבר הכנסת אלדד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מי שעוקב אחרי פרשות השבוע הנצחיות

שיעקב אבינו חוזר הביתה, אל ארץ אבותיו, בבחינת "והשיבני בשלום אל בית אבי", אבל בדרכו לביתו הוא נתקל באיום קשה ביותר, של עשיו שבא ו-400 איש עמו. יעקב לא בוחר לברוח, לסגת, לחפש מפלט, אלא בוחר להגיע אל היעד תוך כדי מחשבה שהוא יוכל לשלם מחיר, ומחיר כבד. הוא מוותר על החיים החומריים ושולח את העדרים אל האח, ולאחר מכן חוצה את משפחתו לשני מחנות, יבוא עשיו אל המחנה האחד והכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה, מתוך נכונות לשלם מחיר, גם בנפש, כדי להגיע אל היעד, אל ההבטחה, אל ארץ אבותיו. זה בעצם הרקע לאותו חלום הלילה, לאותו אירוע שבו נאבק יעקב עם שרו של עשיו, יוצא עם נקע בירכו, עם נזק,

אבל הוא יוצא מהשם הזה,

מהשם העקבובי, אל השם ישראל, "כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל". מתי נגיע לדרגה הזאת של ישראל?

כאשר הקדוש-ברוך-הוא יצווה עלינו כמו שציווה על יעקב, איה בית-אל ואיה המצבה. הקדוש-ברוך-הוא כבר ציווה עלינו. והוא הלך גם בדורון ובמלחמה, אין ספק. בדורון ובמלחמה. תודה רבה לחבר הכנסת בן-ארי. חברת הכנסת זוארץ,

ואחריה, חבר הכנסת אריה אלד. היום ציינו בכנסת את יום האדם עם המוגבלות. כיושבת-ראש עמותה, בשדולה הלכתי עם כיסוי עיניים וישבתי על כיסא גלגלים והתחושה היתה תחושה של חוסר אונים ולחץ. אני רוצה לקחת את התחושה הזאת למקום שבחורה צעירה נמצאה השבוע בתחושה של חוסר אונים ולחץ כשהותקפה בנמל תל-אביב בברוטליות על-ידי החשוד, קצין ביחידה מובחרת, המכהן בתפקיד מאוד אחראי. לצערי הרב, התקשורת השמיטה, וזה העיוורון לפעמים, ולא ציינה בכותרות שהוא יצא ממועדון חשפנות, אני לא רוצה לציין את שמו, כשהוא שיכור. אנחנו קצת עוצמים עיניים, ולא תמיד מקבלים את הקשר בין חשיפה לשירותי מין, צריכת שירותי מין ופורנוגרפיה, ואלימות כלפי נשים. במקרה הזה הקשר הוא ברור. מה שלא ברור זה השתיקה. תודה. ובכל זאת צריך להדגיש שהמדובר בחשוד. חשוד, אמרתי חשוד. אז אם חשוד, אז לא טוב לפני כן, אבל בהחלט, מבחינת הקורבן, החשוד יצא ממועדון חשפנות שיכור.

אבל ייתכן שהוא לא עשה. חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יריב לוין. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, כסלו בארץ ועוד לא ממש חורף. דצמבר בעולם ואפילו שלכת עוד אין לגמרי. עץ התאנה בחצר שלי רק התחיל להצהיב, אבל עדיין לא נשרו עליו. אבל לעומת זאת, עלי התאנה של ממשלת נתניהו נשרו בשבוע שעבר. אותם אנשים שבזכותם נתניהו והממשלה הזאת זכו בקולות רבים של המחנה הלאומי, הרימו ידם בקבינט ותמכו בהקפאת הבנייה. נתניהו איבד את עלי התאנה שלו. המחנה הלאומי לא יכול יותר להסתתר מאחורי העובדה שבני בגין בממשלה, שיעלון בממשלה, שליברמן בממשלה, שהרשקוביץ בממשלה. הם כולם תמכו בהקפאת הבנייה ביהודה ושומרון. מי שמאבד את עלי התאנה שלו בקצב הזה, שלא יתפלא אחר כך שיהיה לו קר בחורף. השר בגין השיב אתמול להצעת אי-אמון ועמד כאן נכוחה. כן, שמענו, אי-אפשר להתכחש למה שאמרת. חבר הכנסת יריב לוין. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, להחלטת הממשלה האנטי-ציונית בדבר הקפאת הבנייה היהודית בלבד ביהודה ושומרון התווספה החלטה נוספת, מבישה לא פחות, על גיוס גדודי פקחים שיסתובבו בשטח בבחינת המלשינים בעם ויחפשו ויצודו את אותם אלה שחס וחלילה עושים מעשה ציוני ובונים בנייה יהודית בארץ-ישראל. אני רוצה לומר לממשלה, באמצעות כבוד השר מרגי: ראוי שאם יש כסף סוף-סוף, תשקיעו אותו בפקחים שיעברו בנגב ויעברו בגליל ויטפלו בבנייה הבלתי-חוקית שם, שרומסת לא רק את שלטון החוק, אלא גם את העתיד שלנו במדינת ישראל כולה. ההתעלמות שם ובזבוז הכסף המביש כאן הם לא לכבודה של הממשלה הזאת, וראוי שהדבר הזה ישתנה, ובמהירות. תודה ליריב לוין. חבר הכנסת רותם,

ואחריו, חבר הכנסת ציון פיניאן. ואתה עדיין בקואליציה. אדוני היושב-ראש.

כמו העולם כולו, מציינת היום את יום האנשים עם המוגבלויות. קיימתי היום דיון בוועדת החוקה על המעקב והפיקוח אחר שירותים המגיעים לאנשים עם מוגבלות בכל מה שקשור להליכים משפטיים. התברר לי שאף-על-פי שבשנת 2005 הכנסת העבירה חוק, משרדי הממשלה לא מפעילים את החוק,

אין תקנים,

יש בעיית מכרזים. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, לא צריך לרחם על אנשים עם מוגבלויות, הם לא זקוקים לרחמים. אנשים עם מוגבלויות זכאים ליחס שווה בחברה הישראלית. לכן, מי שרוצה לקיים פסטיבלים, שלא יעשה את זה על חשבון האנשים האלה. אלה אנשים שזכאים לממש את זכויותיהם. ואם הכנסת מחוקקת חוקים, יש לדרוש מממשלת ישראל לבצע את החוקים האלה ולא להתחבא מאחורי תירוצים.

בהחלט כך יהיה. חבר הכנסת פיניאן, ואחריו, חבר הכנסת אלסאנע. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, לפני כשבועיים ימים ציינה הכנסת את היום הבין-לאומי למאבק בעוני. חברי חברי הכנסת, בזה אחר זה וכולם יחדיו הבליטו וציינו עד כמה עמוקים הפערים החברתיים בישראל ועד כמה המצב הכלכלי בבית משפיע על הישגי התלמיד. בשבוע שעבר פורסם דוח של "מרכז אדוה". על-פי הדוח קיים פער גדול באחוזי הזכאות לבגרות בין היישובים המבוססים לעיירות הפיתוח, המוגדרים כארץ-ישראל השנייה.

המצב מדאיג יותר: שיעור הזכאים לבגרות ביישובים מבוססים עומד על 67.1%, ושיעור הזכאים לבגרות בעיירות הפיתוח עומד על 46.9%. המסקנה היא אחת: יש השפעה מדאיגה של הרמה הסוציו-אקונומית של התלמיד על ההישגים. פשוט קשה ללמוד וקשה להתרכז על בטן ריקה. מכובדי, שר החינוך ושר הרווחה, הדוח חייב להדליק אצלכם ואצלנו נורה אדומה ולתת חומר למחשבה. תודה לחבר הכנסת פיניאן. חבר הכנסת טלב אלסאנע, ואחריו, חבר הכנסת שאמה. תסיים, חברת הכנסת חוטובלי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להזכיר לחברי הכנסת שהשטחים בגדה המערבית, ברצועת-עזה וגם בירושלים המזרחית הם שטחים כבושים. הם שטחים ששייכים לעם אחר,

ועל-פי החלטת האו"ם אמורה לקום שם מדינה פלסטינית.

ולכן כל הדברים שבונים שם, הרי הבעיה איננה עשרה חודשים, הבעיה היא שכל ההתנחלויות הן בלתי חוקיות וגורלן הוא,

כשאני שומע, אדוני היושב-ראש, שעשרה חודשים הקפאה זה סוף העולם, אני אומר, שמתפיסת עולם כזאת, חבר הכנסת בן-ארי, תפסיק להפריע, תשתוק. אל תפריע, תשתוק. חבר הכנסת בן-ארי, הוא מדבר עכשיו. חבר הכנסת בן-ארי, אין מפריעים בנאומים בני דקה. ולכן, אדוני היושב-ראש, כשאני שומע את זעקת הקוזק הנגזל, אני רוצה לומר שעם תפיסת עולם כזאת אין סיכוי לשלום. הרי הפלסטינים הפנימו וקיבלו את מדינת ישראל בגבולות 48'. מדוע אי-אפשר להפנים ולקבל את זכותו של עם אחר לחיות במדינה עצמאית משלו?

יש לי שמונה שניות, בהזדמנות זו אני רוצה לברך את מנכ"ל מפעל הפיס, אשר פועל בצורה הוגנת, שוויונית וצודקת.

היתה חלוקת מלגות גם לסטודנטים ערבים וגם לסטודנטים יהודים, כדי להשקיע במשאב החשוב: בני-אדם וצעירים. עם חינוך לשלום, חינוך לדו-קיום, אפשר להשיג שלום אמיתי.

מפעל הפיס הוא מספיק חשוב, אבל לנושא העשרה חודשים, יש לנו עוד עשרה חודשים. היה זמן. אם אני לא אדבר על ההקפאה היום, בעוד עשרה חודשים זה לא יהיה רלוונטי. חבר הכנסת טלב אלסאנע, אני הייתי פה ב-1948. 1967. אף אחד לא הסכים לשום דבר, לא לתל-אביב, לא לחיפה. לא הסכימו. יש היום הסכמה. אני יודע, היום יש הכול. הם מסכימים היום. פעם הם מסכימים, פעם אלה לא מסכימים,

שמעתי היום את חברי הטוב, כתושב ירושלים, אני מתכוון, זיאד אבו זיאד, שבא והסביר לנו שבכלל הכותל המערבי הוא המצאה חדשה של היהודים. אני יכול לומר לך שאני לא נמצא פה 2,000 שנה, אבל יש לי מקורות של 2,000 שנה שהכותל המערבי היה של היהודים גם לפני 2,000 שנה. יותר מזה, אני אומר לך שאפילו לפני 3,000 שנה. יש לי במשפחה, בבית, יש לי אבנים. זה שאתה מסכים עכשיו זה גם חשוב מאוד, כי ב-1948 אף אחד לא הסכים לשום דבר. אבל אנחנו נגיע עוד עד 1948, נגיע עוד, נגיע עוד, בסוף נסכים כולנו על הכול.

חברים כזיאד אבו זיאד מי צריך חברים,

אמרתי חברי כתושב העיר. דרך אגב, זיאד אבו זיאד מביע את השקפת עולמו. הוא גם לא דורש מאתנו שום דבר שאחרים לא דורשים מאתנו ושאנחנו לא שומעים לו. אז הוא לא אויב. דרך אגב, אני לא מתבייש, זיאד אבו זיאד הוא אדם הגון ביותר. יש לו השקפת עולם שאני לא מסכים לה, אבל זה לא פוסל אותו. חבר הכנסת שאמה, בבקשה, אדוני. תסיים, חברת הכנסת חוטובלי.

אני רוצה להודות גם לחבר הכנסת טלב אלסאנע, שהזכיר לי את מפעל הפיס. יש לי איזה עניין פתוח אתם.

ועכשיו לעניין אחר. על ההחלטה הקשה מהשבוע שעבר,

נשמעו דעות בעד ונגד ברמה האידיאולוגית, וכולן מקובלות, אבל יש דעה אחת ואמירות שצרמו לי, וזה שכביכול מישהו מתייחס למתיישבים היקרים כאזרחים סוג ב', ג' או יותר גרוע מכך. המתיישבים אלה הטובים שבינינו, לפחות הטובים שבינינו, ובידינו לפצות אותם על הגזירה שהם משלמים את האינטרס של כלל מדינת ישראל. ההחלטה הזו בסך הכול אומרת שקבוצה מסוימת תשלם את האינטרס הכללי של מדינת ישראל, ומדינת ישראל צריכה לעשות הכול היום, כי ההקפאה היא לא כללית ומוחלטת. אפשר לבנות מוסדות חינוך, ספורט, דת, תעשייה, מסחר, תרבות, חברה, אין-סוף תשתיות. צריך להשקיע, להפוך את המקומות האלה להרבה יותר טובים. עשרת החודשים האלה יעברו מהר, וגם את הפער הזה נשלים, בעזרת השם, לאחר מכן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

תסיים, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. בבקשה, גברתי. רבותי, לא קוראים קריאות ביניים. חבר הכנסת טלב אלסאנע, אין קריאות ביניים בנאומים בני דקה. אדוני היושב-ראש,

נא לתת לה רמקול. לתת לה מגביר קול. מעניין שלציפי, אדוני היושב-ראש, תמיד מנתקים את הרמקול. מתנתק, סליחה. לא, כנראה היא לא מדברת טוב. לא, זו לא היא, התכוונתי גם לציפי השנייה. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום בבוקר פורסם כי האיחוד האירופי עומד להצהיר על ירושלים כעל בירת פלסטין. מי שחושב שישמור על אחדות ירושלים כשהוא מקפיא את הבנייה ביהודה ושומרון, מקבל פעם אחר פעם את ההוכחה שכשהממשלה שוחקת את אחיזתנו בארץ ומטילה ספק בזכות הבסיסית ביותר של יהודים לבנות בארצם, מקבל שוב ושוב את ההתעקשות על ירושלים, אפילו על שכונת גילה. אני פונה מכאן, מהבמה הזאת, אל ראש הממשלה ואל חברי השרים בליכוד ומזכירה לכם בשם מה נבחרתם. עד מתי תאמרו לציבור "דברים שרואים משם לא רואים מכאן"? די לנו בהתנתקות אחת. אנחנו לא רוצים לראות את הליכוד שוחק את עקרונותיו, אנחנו רוצים לראות אותנו מקיימים את הבטחותינו לציבור הבוחרים.

האם יש בן חברי הכנסת מי שנמצא באולם ולא השתתף בנאומים בני דקה ומבקש להשתתף? חבר הכנסת פלסנר, בבקשה. האם יש עוד מישהו? תודה רבה. הוא יהיה אחרון הדוברים.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה. גם אני רוצה להתייחס, ברשותך, להחלטה האירופית ולמגמות המסוכנות שאנחנו רואים, שחיקת הלגיטימיות של העמדות הישראליות ושחיקת מעמדה של מדינת ישראל בעולם. חברים, ראש ממשלה צריך להיות לא רק צודק אלא גם חכם. אנחנו רואים בהתנהלותו של ראש הממשלה הנוכחי דפוס קבוע. הוא בסוף מגיע להחלטה כמעט נכונה, או ליד הנכונה, אבל בדרך לא שוכח לעשות את כל הטעויות האפשריות, לשלם את כל המחירים, ולא לזכות בשום קרדיט בין-לאומי. אנחנו נמצאים במאבק קשה על הלגיטימיות של מדינת ישראל, וכדי לשמר את הלגיטימיות שלנו, את האינטרסים שלנו, למשל בגושי ההתיישבות, אנחנו צריכים להיתפס כמקדמים תהליכים. הקיפאון, גרירת הרגליים, רק פוגעים בנו, ובסוף יכפו עלינו תוכניות שלא חלמנו עליהן ויפגעו קשות באינטרס שלנו. זו הביקורת שלי על ראש הממשלה, ולצערי אנחנו רואים מההתנהלות שלו גם בתחומים אחרים שכנראה לא צפוי שינוי בזמן הקרוב. רק רציתי להעיר לך, חבר הכנסת פלסנר, שכשראש הממשלה לא דיבר על הקפאת ההתנחלויות איש לא אמר שירושלים לא תהיה חלק ממדינת ישראל. הוא אמר שהוא מקפיא את ההתנחלויות, והנה אמרו על ירושלים.

כנראה הם לא מבינים מה שאתה מבין,

אדוני היושב-ראש, אני לא מדבר על ירושלים, אני מדבר על השחיקה בעמדות שלנו כתוצאה מהאופן שבו אנו נתפסים. באותו היגיון יכולים לומר שהשחיקה באה כתוצאה מכך שאנחנו יוצרים מחוות. אני לא אומר לך

ואני גם לא אומר לך שאתה צודק, רק ההיגיון פועל תמיד,

כמו שההיגיון פועל. תודה רבה לכל חברי הכנסת שהשתתפו בנאומים בני דקה. הודעת יושב-ראש ועדת הכספים. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכספים לבוא ולהודיע את הודעתו. בבקשה. רבותי, הודעתו של יושב-ראש ועדת הכספים כרוכה בהצבעה, על כל המשתמע מכך, כמובן. כנראה לא ישתמע דבר, אבל על כל המשתמע מכך, כי רק ותיקי הבית מבינים מה משתמע מסעיף 121. הודעת יושב-ראש ועדת הכספים בדבר אישור חלוקה לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת, בדבר חלוקת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התשס"ח 2008. הודעה והצבעה.

אדוני היושב-ראש, אני מודה לך. אני גם מודה לך על זה שאתה עושה כאן היום את הדיון לציון היום הבין-לאומי לאנשים עם מוגבלויות. אני גם רוצה לומר שאנחנו בוועדה קיימנו היום דיון על הנושא הזה, אבל מעבר לכך חלק גדול מהדיון על היטל הבצורת, שאתמול מליאת הכנסת אישרה, היה על הנושא של הנכים. אני חושב שהגענו להחלטה טובה בעניין הזה, ואני מנצל את זכותי,

מכיוון שנמצא כאן השר מרגי. צריך נציג ממשלה פה.

רוצה לציין, היות שאנחנו ביום של אנשים עם מוגבלויות, שהיה אצלי היום ראש מועצת קריית-טבעון, והוא ביקש מהמשרד שלך, כנראה עדיין לא הגיעה אליך הבקשה, לאשר תקציב כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות להיכנס למועצה הדתית בקריית-טבעון. אין את זה שם.

אני פונה אליך בעניין הזה. אני מכיר את רגישותך לנושא הזה, ואני מבקש, האם תוכל לבחון את הבקשה הזאת, מכיוון שאנשים צריכים להגיע למועצה הדתית, ושיוכלו להגיע גם אנשים עם מוגבלות. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. ברצוני להביא בפניכם את החלטת ועדת הכספים בעניין חלוקת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התשס"ח 2008, לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת. הצעת החוק הממשלתית כוללת שני נושאים עיקריים שאין ביניהם קשר של ממש. הממשלה הביאה חוק שיש בו שני נושאים שונים, אין קשר ביניהם. גם אנחנו לא הבנו כל כך את הקשר. הנושא האחד הוא תיקונים בפקודת מס הכנסה לצורך התאמה למינוח שנקבע במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח 2008, וביניהם גם תיקון לסעיף 9 לפקודת מס הכנסה לעניין רצף פיצויים של עובד שפרש ממקום עבודתו. נוסף על כך התיקון כולל עדכוני סכומים שהם בגדר תיקון מיטיב, ויש דחיפות בחקיקתם לפני תום שנת הכספים 2009. הנושא השני הוא תיקונים לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 2005, שעניינם, בין השאר, הגבלת האפשרות של העמית למשוך כספים מקופת גמל, וכן הוראות שונות ביחס לעיסוקה של חברה מנהלת של קופת גמל. פיצולה של הצעת החוק יאפשר דיון והצבעה נפרדת לגבי כל אחד מהנושאים האמורים, וכן יאפשר את קידום החקיקה של התיקונים לפקודת מס הכנסה שיש דחיפות בחקיקתם. לאור האמור, הוועדה מציעה להביא לאישורה של הכנסת את הפיצול המוצע, לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת.

תודה רבה.

לפי סעיף 121 אני מתכוון להצביע, באין דיון, על עניין המובא על-ידי יושב-ראש ועדת הכספים. נמתין עד שהוא יגיע למקום מושבו והמקום שממנו הוא מצביע. רבותי חברי הכנסת, הודעת יושב-ראש ועדת הכספים בדבר אישור חלוקה לפי סעיף 121

בדבר חלוקת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התשס"ח 2008. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

עשרה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעתו של יושב-ראש ועדת הכספים אושרה על-ידי הכנסת. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא. אדוני השר, חברי הכנסת וחברות הכנסת היקרות והנכבדות, הכנסת מייחדת היום את דיוניה בוועדות, וכעת גם במליאה, לציון היום הבין-לאומי לאנשים בעלי מוגבלויות. כל אחד מאתנו זכאי לשוויון הזדמנויות בעבודה, בחברה, בחינוך ובבריאות. זהו מושכל ראשון. אבל יש כאלה שאנחנו נדרשים לייחד תשומת לב מיוחדת לזכויותיהם, שכן הגורל לא האיר פניו אליהם. אנשים אלו רוצים מאוד להשתלב, למשל במעגל העבודה, ולא לעמוד מחוצה לו. זו קבוצה גדולה, המונה יותר מ-600,000 נפש, שההגדרה הכוללנית מגדירה אותם כבעלי מוגבלות. בקבוצה משמעותית זו יש אנשים שחלקם נתמכים בקביים, אחרים נעזרים בכיסאות גלגלים, יש הסובלים מליקויים מלידה, מפציעה או מבריאות לקויה. הם אינם מבקשים מתנות או הנחות. הם אינם רוצים בחסדים, ולא מבקשים, חלילה, רחמים. הם רוצים דבר אחד: שותפות מלאה בחברה, חברה הנותנת להם ביטחון ותקווה, חברה המאמינה בהם וביכולתם. החברה שלנו מגלה לעתים יחס מנוכר, מרוחק, אל השונה. לא תמיד אנחנו מגלים רגישות מספקת כלפי אותם אנשים, שכל כך רוצים להיות ככל אחד מאתנו. לא תמיד אנחנו ערים למאבק העיקש שהם מנהלים בהתמודדות האישית שלהם עם המוגבלות והקשיים. ברצוני לשבח את אלה שבתוכנו העוזרים לבעלי מוגבלות לבנות את עתידם. מכאן אני מברך את אלפי המתנדבים המסייעים לכל אלו בכל עת, ועל היותם דוגמה ומופת. תודה לכם, המתנדבים בעם. אני יכול להוסיף בסיפוק שהכנסת העלתה, כמדומני, תרומה לא מבוטלת לזכויותיהם ולמעמדם, אם בחקיקה נרחבת ואם בדוגמה ציבורית, לשילוב מיטבי של בעלי מוגבלות, הן בקרב העובדים והן בקרב חברי הכנסת, בעבודה השוטפת של בית-המחוקקים. ביום הזה ראוי, אדוני השר יצחק כהן, השר מרגי, אבל בעיקר תשומת לבו של משרד האוצר, להזכיר את האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות, שהתקבלה באו"ם בשנת 2006, ולמדינת ישראל היה חלק נכבד בניסוח כמה מהפרקים המשמעותיים בה. עד כה לא אושרה האמנה על-ידי הכנסת, ויש בי בהחלט הבנה לדילמות וללבטים הכרוכים בהחלטה לקדם את אשרורה, ואולם על הממשלה לגבש החלטה ברורה ולהכריע אם היא מותירה את האמנה כהצהרה חלושה ותו לא, או שבכוונתה להביאה לפני הכנסת ולהגשים את פריצת הדרך הגלומה בה. המצב המעורפל בעניין האמנה חייב להסתיים. על הממשלה לתת את דעתה על האמנה, גם אם הדבר ייעשה בהדרגה או בלוח זמנים שייקבע על-פי הצרכים השלטוניים והלאומיים. אני מבקש להודות מקרב לב, בשם הכנסת כולה, לחבר הכנסת גילאון, לחברת הכנסת זוארץ, לחבר הכנסת מוץ מטלון ולחברי הכנסת לשעבר תמר גוז'נסקי, שאול יהלום ומרדכי וירשובסקי על עשייתם,

בכל הנושא הכרוך באנשים עם מוגבלות וקידום ויישום אותם פרקים שכבר נגענו בהם וכבר אישרנו אותם.

בזה אני פותח את הדיון. הצעת החוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ט 2009, של חברת הכנסת מרינה סולודקין. האם ההצבעה על חוק זה תיעשה עכשיו? בסדר. מראש אני מודיע שחברת הכנסת סולודקין הסכימה,

להפוך את הצעת החוק שלה להצעה לסדר-היום.

לסדר-היום השר יצחק כהן, שהוא סגן השר במשרד האוצר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כדי לציין את יום זכויות אנשים עם מוגבלויות הכנתי את הצעת חוק פטור מארנונה למפעלים של נכים, שכוח-האדם בהם הוא אנשים עם מוגבלות, יותר מ-85%. לצערי הרב, הממשלה לא הסכימה, ומכיוון שזה יום חג אנחנו לא מצביעים, והסכמתי להצעת מזכיר הכנסת להפוך את הצעת החוק להצעה רגילה לסדר-היום. במהלך כמה מהקדנציות האחרונות חברי הכנסת